איזבלה קרקיס ד"ר, מנהלת המחלקה לאפידמיולוגיה סביבתית, משרד הבריאות הלאל חליאה רפרנט אנרגיה באגף התקציבים,

נזר סמנכ"לית תעשיות ורישוי עסקים,

מנהל מחוז חיפה, המשרד להגנת הסביבה ליאור פורקוש עו"ד,